צוהריים טובים לכולם, אני פותחת את ישיבת הוועדה בעניין חינוך ושימור היסטוריה,

אציין שאנחנו התכוונו לקיים לכבוד יום העלייה דיון מיוחד בנוכחות שרת העלייה